שלום,

3 במרץ 2022. אני פותחת את הישיבה. אנחנו בעמוד 4, סעיף 4: שיטת העבודה של מוקד החירום הרפואי המאוחד.